בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט.

השעה 09:00. על סדר היום ציון במשפט תפדה מחזירים את הצדק למערכת המשפט, הצעת חוק יסוד:

ביקורת שיפוטית על